בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך,

על סדר היום הצעת חוק התרבות והאמנות (תיקון מס' 2), התשע"ט-2018, הכנה לקריאה שנייה ושלישית. לפני שאני אתן למשרד התרבות להציג לנו את התיקון שהוא מבקש, אני רוצה לומר בפתח הדברים מספר מילים לסדר הדיון. ניתן זריקת

אני מבקש להתחיל משמאל לימין. עשיתי כך. אבל אמרת מימין לשמאל ולכן יש

לכן אנחנו כאן מתכנסים בשולחן עגול, לשמוע.

והנה אני מודיע לכם סקופ, לא יסתיים היום. אין היום הצבעות?

אני אף פעם לא עושה הצבעות בלי שחברי הוועדה יודעים

הוא מצב שבו יש הפרה משמעותית,

שמאפשרת שלילה משמעותית של התקציב או שלילה מוחלטת של תקציב אותו גוף נתמך. במצב הזה החוק מציע מנגנון קשוח יותר, דווקני יותר,

מה הפריע

בעניין הזה? אנחנו מרגישים שהפורום הטבעי לבדוק טענות כאלה או תלונות כאלה, זה משרד התרבות והספורט בהינתן שזה המשרד שבקיא, מתקצב את המוסדות, מכיר את הפעילות

השבתי לפונים כי כמקובל נציג את עמדתנו בדיוני החקיקה בכנסת וזאת אנו עושים היום. אומר בכנות שבמישור המשפטי יש בתיקון המוצע סוג של תעתוע ולכן לא פשוט

שפרשנותם של אותם ערכי יסוד והפרתם בתחומי התרבות והאמנות נתונות במחלוקת עמוקה, לא רק בציבור אלא גם בתוך הממשלה עצמה. הנה משרד האוצר פרסם במסגרת בקשה שהוגשה לו

מקורותיו העצמיים של האמן או פילנתרופיה שתפרוס עליו את חסותה. אלא שבמדינת ישראל מאז הקמתה ועד היום,

דמוקרטיות אחרות, התרבות והאמנות מבוססות בעיקרן על תמיכה תקציבית של הממשלה ושל הרשויות המקומיות ורק כהשלמת

התשובה היא משום שהתיקון שלפנינו מבקש ליצור למוסדות התרבות והאמנות הסדר ייחודי שיש בו מרכיבים מחמירים מאלה שנקבעו בחוק הנכבה כאשר דווקא ביחס למוסדות התרבות

אם בחוק הנכבה עסקינן, כאן המקום להזכיר כי הוא אינו יכול להוות משענת חוקתית יציבה, בוודאי לא להטלת חומרות שכן בית המשפט הותיר בשעתו את הדיון בשאלת חוקתיותו שלו עצמו למקרה

ואני מצטט: "מי יודע, יתכן שלא ניתן יהיה להעלות הצגות כמו זו שראיתם כאן הערב". כך פועל האפקט המצנן בגשר ואילו הבמאי והמחזאי מאור זגורי כותב במוסף

כה בגין רוב הדוגמאות שהוא הביא אבל דבריו ממחישים את אותו אפקט מצנן,

מהטלת מגבלות לכאורה צרות בהיקפן על חופש הביטוי והיצירה. מה יכולה לעשות הוועדה על מנת שהתיקון יוכל לצלוח את מבחני הביקורת

להסתפק בהעברת סמכות

כמו בפאזל, תצרף את החלקים והתמונה הגדולה הנפרסת מול עינינו מקבלת משמעות מובהקת.

חוקים חדשים אלא גם מילים חדשות משילות,

שיח לעומתי

לוועדת השרים נמנו הקשיים המשפטיים שחברי היועץ המשפטי לכנסת עמד עליהם ולכן אני אעמוד עליהם רק בתמצית. פגיעה בחופש הביטוי והאפקט המצנן שהתיקון המוצע כורך עמו. אני מתרגמת את הדברים למשפטית. אנחנו מדברים על הסדר דומה אך פוגעני יותר מזה הקבוע בסעיף 3(ב)

בשנת 1962 נכתבו על ידו הדברים הבאים: "שלטון הנוטל לעצמו את הרשות לקבוע מה טוב לאזרח לדעת, סופו שהוא קובע גם מה טוב לאזרח לחשוב ואין סתירה גדולה מזו לדמוקרטיה אמיתית שאינה מודרכת מלמעלה". קושי נוסף שעליו עמד היועץ הוא המסגרת החוקית שמסדירה את נושא התמיכות

תחום שעל פי התפיסה שלנו את ערכי היסוד אמור ליהנות מהגנה רחבה שלא לומר הגנה רחבה ביותר אבל בוודאי הגנה רחבה לחופש הביטוי והיצירה וכולי, דווקא הוא מטופל

בטרוניה על העלאת מחזה הסטירה "מלכת אמבטיה" של חנוך לוין, מחזה שהוצג אז בתיאטרון הקאמרי והתייחס למצב הפוליטי, למדיניות ישראל בימים שלאחר מלחמת ששת הימים,

החופש הרפרטוארי הוא אחד מהם. תיאורטית אני מתאר לעצמי מצב שבו גוף אמנותי הנתמך על ידי הממשלה יהפוך למכשיר הלוחם במדיניותה בשאלה זו או

לצערי איני רואה דרך אחרת לגבור על חולשתה זו של הדמוקרטיה,

תודה. נתחיל בהתייחסויות.

אפשר לסיים את הדיון.

אם הממשלה תסכים אבל כל עוד הממשלה

משרדי הממשלה, לפני שאני נותן לאורחים. למרות שהבכירים דיברו, אפשר להוסיף.

הישראלי לדמוקרטיה.

לא יתכן שתהיה בידי בעל המאה האפשרות

בהתאם להבחנה בין אנשים על פי השקפותיהם. חופש הביטוי, יש לגביו איסורים בדין

גם ההצעות שמיטיבות עם החוק,

השרה אלא ייעשה עם שר נוסף כגון שר האוצר, בעיני הן תמוהות משום שמחר יבוא שר החקלאות ויאמר שהחקלאי הזה מהמושב ההוא, הוא לא נושא

כן.

גם אם עכשיו אנחנו ננסה לייפות אותו במילים עקרוניות וכולי וכולי, נועד קודם כל ודבר ראשון לדכא חמישית מאוכלוסיית המדינה. אנחנו כציבור אחראי, כמי שרוצה לדאוג לחיים משותפים של יהודים וערבים במדינת ישראל, חייבים לדחות את החוק הזה על הסף כי

איש לא העלה בדעתו לקצץ בתמיכה לתיאטרון הקאמרי בגלל שהוא הציג

לא התפטרתי.

זה טוב.

אני רוצה לומר רק שלושה-ארבעה דברים.

אבל לצערי אולי אנחנו במרוץ נגד הזמן משום שהבחירות מתקרבות וכנראה את החוק הזה השרה רוצה אותו ככרטיס ביקור שלה וכניסה שלה

לצערי מראש הממשלה על כל שרי הליכוד במיוחד והבית היהודי

זה נראה לי המקום האחרון שהשרה צריכה להתערב בו. השרה המכובדה הזאת הייתה באשדוד לפני שנתיים והודיעה לנו, לכל אנשי הקולנוע שהיו בעולם, מה היא חושבת עלינו וכבר אז היא פסלה אותנו מראש, עוד לפני שעשינו את הסרטים כי היא קראה לנו בשמות כמו שמאלנים ואני חושב שגם בוגדים היו שם. אנחנו כבר יודעים

אני לא חושבת שזה מקרה כי החוק הזה הוא תאונה טרגית וקטלנית. האמת, צר לי. בדרך כלל כשאני מגיעה לוועדה אני באמת מסתכלת על המהות של הסעיפים אבל אין כאן באמת ויכוח

שריפת דגל בסרט אינה בהכרח ביזוי הדגל. הצגה על המחתרת שמבקשת להקים מדינת הלכה אינה בהכרח כפיר במשטר דמוקרטי. מופע שמציג פיגוע טרור אינו בהכרח

לדעתי חוץ ממשרד התרבות, אני חושב שיש אחדות דעים לגבי החומרה של הצעת החוק הזאת. אני רוצה לומר שרק לחשוב על כך שהשרה עצמה ביקשה כבר 17 פעמים להשתמש בחוק הזה והבקשה נדחתה, זה כבר אומר הרבה.

אני גם רוצה לומר לכם שלגבי העמותות ומוסדות תרבות בחברה הערבית, עיקר התמיכה היא התמיכה הממשלתית של משרד התרבות.

אין כל כך תמיכה עצמית ולכן עיקר התקציבים באים ממשרד התרבות. כשהם רואים את החוק הזה, הם פשוט

אנחנו סבורים שהחוק הזה לא חוקתי. בג"ץ קבע שהשאלה החוקתית היא כבדת משקל, היא נוגעת לשאלות היסודיות ביותר שמעוררות מחלוקת בחברה הישראלית

מתאים שבו החוק ייושם כדי לבדוק את החוקתיות שלו. המקרה המתאים הזה עוד לא ארע כיוון ששר האוצר עוד לא הפעיל את התיקון. שלוש העילות מתוך החמש הן עבירות

פתחו בה והיא למה צריך את החוק הזה. במסמך שנשלח לפני חודש עם הערות על תזכיר

התקציב". זה נאמר כמה פעמים. "לגבי מגוון אירועים. במרבית הפניות לא נמצאה עילה בכלל לפתוח בהליך, רק בשתי פניות נמצאה

כאן זו התנהלות אחרת. לא מפריעים לחבר כנסת כשהוא מדבר.

שלא ידבר כך. מה זה החינוך המקולקל? זה עניין של טעם אישי. כל אחד והטעם שלו.

מספיק כבר.

אלוהים

ולכן המסקנה הפשוטה והלוגית היחידה מכל מה שאמרתי עד עכשיו היא שהחוק

זאת אומרת, אדוני היושב ראש,

היה מחייב את עשירי העיר כחלק מתשלום המס לעיר כולה לממן ולתקצב את המחזות האלה שחלקם היו נוקבים וקשים מאוד לעיכול. למשל, במחזה הפרסים, אייסכילוס מתאר את המלחמה עקובת הדם בין פרס ליוון שהסתיימה בניצחון היוונים. הוא לא חסך מילים כדי לתאר את האסון של צבאות פרס והאבל הנורא של בני משפחותיהם. הוא התריע מפני ההיבריס,

היא העצימה את כוחם וזה מה שקורה ברגע זה ממש בחברה בה אנחנו חיים.

עודד פורר. תודה אדוני היושב ראש. אני חייב לומר שהאזנתי בקשב רב,

באמת רציתי לשמוע גם את עמדת היועצים המשפטיים שנאמרה גם בנוסחה וגם בדרך בצורה מאוד מאוד ברורה שלכאורה גם תואמת, אני חושב, את השקפת העולם של רוב יושבי הבית. בוודאי כאשר מדברים על

זאת העתקה של העילות מתוך חוק יסודות התקציב, חלקן אפילו עילות שמונעות מחבר כנסת להתמודד לכנסת כאשר עוברים עליהן. קל וחומר שאם

להצגה וחושבים שמדינת ישראל גם צריכה לממן אותו את זה צריך לעצור ואפשר היה לעצור את זה בלי החוק הזה. לכן באה שרת

האמנות שאנו אמונים עליה היא מהות חופשית, ספונטנית, ממזרית, רפלקטיבית, ביקורתית, גם כשזה לא נעים, לפעמים עוקצת כשצריך.

בין מדיות שונות,

יש כאן כוונה לצמצם את חופש הביטוי והדבר הזה הוא

חבל שהבאת את הדוגמאות האלה.

כולם ביחד יוצרים ואוהבים ומייצרים את כל הסדרות ואת כל הקולנוע שאנחנו רואים. כל מה שקורה כאן לא רלוונטי לעם.

הלהקה, אלה מסרים חתרניים. מבצע סבתא, זאת התבוללות. מה יש לכם?

איזה שטויות את מדברת. אני מוכן להתערב שהיא לא ראתה את הסרטים האלה. יש חופש לומר גם שטויות.

יש דברים שאני לא יכולה להכיל ועדיין אני מממנת אותם. למדינה יש חובה לאזרחים שלה, לא רק להבטיח את החופש ואת זכות חופש הביטוי ואת הדמוקרטיה, כל המילים הגבוהות גבוהות האלה, אלא למדינה יש חובה כלפינו האזרחים. אנחנו לא מבטיחים את זכות המדינה והמדינה זה לא אני. המדינה היא לא השרה וגם לא שרה. תודה. מפיק סרטים,

אנחנו נראה בציבור שהציבור לא אוהב שמוציאים את דיבת הארץ רעה, לא אוהב שמדברים על חיילי צה"ל ואומרים שהם לא

יש הרבה דברים שהציבור לא אוהב. אז נורא קשה לשמוע ולבוא ולומר שאנחנו זורעים פחד.

רמניה וכך אני גם לא רוצה שתהיינה הצגות או מחזות

וליד דקע איננו גיבור תרבות גברת זילבר. אם את עשית את הפלפול המשפטי באותו מסמך מביש, גם על זה

כמה סתומים ואטומים יכולים להיות אנשים כדי להבין שכאשר אתם לא מבקרים אלא פוגעים במדינה ובחייליה ובאזרחיה אתם משרתים את הגרועים שבאויבנו.

אני רוצה שיהיה

פתאום הוא גיבור תרבות.

לממן.

אני מסכם ואומר שכשאני עסקתי בחוק הדגל,

ההמנון, שם המדינה,

אותו לא מעט פעמים ונלחמתי עליו,